שלום לכולם, אני שמחה לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא מעקב לגבי חוק איסור צריכת זנות. יושב-ראש הוועדה ביקש ממני להחליפו ולנהל את הדיון החשוב הזה ונעניתי ברצון רב.

ז' בתמוז התש"ף,

ופורסם בינואר 2019. החוק צפוי להיכנס לתוקף ב-10 ביולי